שלום לכולם, אני מתכבדת לפתוח את ישיבת הוועדה,

התשפ"א-2021. קיימנו דיון ארוך בדיון הקודם שלנו. נמצאים אתנו נציגים ממשרד התרבות והספורט. אני אתן לכם להציג את התקנות ואת התיקונים והשינויים

השינויים האלה,

שומרים על הבטיחות של האזרחים, של המתאמנים בחדרי הכושר, גורמים לזה שגם צעירים יקבלו מדריכים כי הנושא של עד גיל 18, אנחנו לא יורדים ממנו. עדיין עד גיל 18 יש חובת מדריך. זה אומר שהרבה מאוד מהשעות בחדרי הכושר יהיו עם מדריך בכלל הגיל. והדבר האחרון זה יידעו של כל המתאמנים. הם יצטרכו לדעת, יצטרכו להחתים אותם על זה, יצטרכו לשים שלטים שאנשים לא יופתעו פתאום. ואני אומר לכם שמה שיקרה בסוף הרבה מאוד מהמועדונים ישאירו מדריכים, והמדריכים יפעלו בצורה הרבה יותר מקצועית. אמנם יהיו שעות שלא יהיו מדריכים, יהיו שעות שמספר המתאמנים יהיה נמוך, אבל עדיין במועדונים וחדרי כושר שרוצים לתת שירות ללקוחות יהיו מדריכים, והמדריכים יתנו להם את השירות הזה, וחשוב שגם המועדונים יבינו זה לא שעכשיו אנחנו משאירים את המועדון עם מפתח למנויים ובזה נגמר הסיפור. יש מגיש עזרה ראשונה, צריך שיהיה פיקוח, שהאזרחים לא יחשבו שפתאום נכנסים לחדר כושר ואין אף אחד שם. לא, זו לא התמונה. אז קודם כל אני מאחל בהצלחה, שהפיילוט הזה כי זה פיילוט, זה הוראות לשנה וחצי אני מאוד מקווה שזה יהיה טוב גם למתאמנים, בעיקר למתאמנים, וגם למועדונים עצמם. אנחנו נתקין את התקנות ונעבור עליהן, פריט פריט, אבל היה חשוב לי להגיד שהתמונה נבדקה, ודנו בדברים. תודה רבה לך, חבר הכנסת דוידסון. אני גם רוצה לברך. אני חושבת שככל שאנחנו מקלים על רגולציה וביורוקרטיה מיותרת, כאשר היא מיותרת אנחנו למעשה מקלים על ישראלים, אנשים מדהימים, מלח הארץ שמקדמים את המדינה, את הכלכלה ועובדים קשה כדי לפתוח עסק. להיות בעל עסק נראה לי אחד המקצועות הקשים במדינת ישראל. ולכן אני כתפיסת עולם וכמחוקקת ככל שאני יכולה להקל עליהם ברגולציה, בביורוקרטיה ובהיטלים המטורפים ובסכומי הכסף האדירים שהם מוציאים זה תפקידנו וכך אנחנו צריכים לעשות. כמובן שאנחנו צריכים לשמור על מגבלות בריאותיות תקינות ולוודא שאף אחד לא נפגע מהסרת חסמים ורגולציה. לכן אני חושבת שאותו מתווה שהגיע לפתחנו הוא מתווה מאוזן והוא מתווה טוב, וכפי שקבענו אנחנו למעשה מאשרים אותו לשנה,

לשנה וחצי, בסדר גמור. לבקשת משרד התרבות והספורט אנחנו נאשר לשנה וחצי. ובזמן הזה תביאו תיקוני חקיקה שבאמת מסדירים ומפרטים ועושים את הדברים, ואני מקווה הקלות נוספות וראויות שמגיעות לאותם מכוני הכושר, כי בסוף זה מה שמעודד אורח חיים בריא, ההגעה לאותם מקומות. ככל שהאמצעים יותר זמינים והמחירים יותר סבירים, ככה אזרחי ישראל יוכלו ליהנות מאורח חיים בריא יותר. משרד התרבות והספורט אתם רוצים להציג את הדברים? למעשה חבר הכנסת דוידסון הציג את הכול.

יש לכם שאלות, בבקשה. אז נציג את הדברים ונראה אם יש שאלות. חשוב לי להזכיר שעלה כאן בוועדה, ובין היתר בגלל זה באו התיקונים שההסמכה בחוק מדברת על סוג מסוים של מכוני כושר, והערנו על הקושי שבעצם קובעים פה הוראה שתחול על רוב חדרי הכושר, ושנכון היה להביא את זה בתיקון חקיקה, כי באמת הוא בא מכיוון של הפחתת רגולציה כללית, ולכן דובר על משהו שהוא לשנה וחצי, גם על רקע קשיי התקופה וההקלות שרוצים לתת על רקע הקורונה למכוני הכושר. אז באמת זו הוראת שעה לשנה וחצי. עוד קושי שעלה זה מבחינת היערכות גם של המועדונים עצמם וגם של המדריכים, ובין היתר בגלל זה קבענו הוראת תחילה ל-30 יום אחרי פרסום התקנות ולא מיידית. אז זה התיקון השני שנכנס פה. אבל עדיין, סוגייה שתפגוש את המדריכים הפעילים. עוד נושא שעלה פה זה נושא הקטינים מבחינת הבטיחות שלהם. החובה לזה שיהיה נוכח מדריך בחדר הכושר כשמתאמנים קטינים היא שרירה וקיימת מכוח החוק - - - רק לציין שזה צריך להיות מדריך עם תעודת קטינים.

אבל מבחינת ההשפעה של זה על המועדונים ועל פעילות של קטינים אנחנו עוד לא יודעים בדיוק איך זה ישפיע. בין היתר זה שזה לשנה וחצי יאפשר לבחון את זה שוב בתום התקופה ולראות איך זה השפיע, עם התקווה כמו שאמר פה חבר הכנסת דוידסון שלא ייסגרו וכן יהיו מדריכים, והקטינים ימשיכו להיות פעילים. דבר נוסף זה באמת מבחינת הבטיחות מגיש עזרה ראשונה, תכף אני אקרא את הנוסח הבנתי שיש פה שאלה אם זה קורס או מגיש עזרה ראשונה - מה שנכון מבחינת הכללים תתקנו. אז התיקון האחד הוא בתקנה 3א שבעצם תאמר: 3א. מכון כושר שמספר המתאמנים בו בזמן נתון אינו עולה על 100 איש פטור מנוכחות מדריך באותו זמן. והתוספת היא: "ובלבד שבכל עת שבה לא נוכח מדריך במכון הכושר ינכח במקום..." כרגע הנסח שעבר בינינו הוא: "מגיש עזרה ראשונה מוסמך". ויש פה הגדרה שזה: "מי שהשלים תוכנית בהתאם לאמות המידה של משרד הבריאות לגבי הדרישות המתאימות להקניית ידע בעזרה ראשונה ובעל תעודה בתוקף". אז השאלה פה האם זה מי שעבר קורס או מגיש עזרה ראשונה. הגורמים שיותר מכירים זה משרד הבריאות. אני אגיד לך למה זה עלה. אנחנו לא רוצים להקשות, הרי. בסוף, מה אתה צריך? אין פה טראומות, זה לא תאונות. מדובר פה על החייאה, על מכשיר דפיברילטור, נכון? אז לא צריך קורס של 44 שעות כאילו אדם נפל מ-40 קומות. הוא צריך להגיש תעודה של מגיש עזרה ראשונה בתוקף.

ממה שאני מבינה, אין הגדרה משפטית למגיש עזרה ראשונה. יש מי שעבר קורס עזרה ראשונה. קורס החייאה ועזרה ראשונה. - - - מגיש עזרה ראשונה. לא ניכנס לתוכנית עצמה. מי שקובע את אמות המידה זה משרד הבריאות. בסוף יש מכונים חיצוניים שהם עושים את הקורסים האלה. אז אנחנו עשינו את זה בצורה מאוד מאוד רחבה, שכל תעודה של מי שעבר קורס של מגיש עזרה ראשונה היא תהיה - - - אנחנו נוכל לקבל על זה ייעוץ? כי זה הולך להכשיל את המועדונים. אין לך צורך בייעוץ. אני אתן לך לפחות את מה שבדקנו הבוקר. - - -בקואליציה, פנו אלינו כי שמעו שאתם דנים בזה, ואמרו שיש בעיה של ניסוח. אין כזו הגדרה - - - ברשותכם יש מספר מוסדות שמכשירים בתחום העזרה הראשונה. ההגדרה אצלם בחנו היום 4-3 אתרים וההגדרה מאוד ברורה: מגיש עזרה ראשונה, אם זה חברת מלע"ר, אמיתי, נקר מדיק - שלכולן יש את ה-28 שעות האלה שאנחנו גם מכירים אותם מקורסי המדריכים שזה מיועד לכל התחום הספורטיבי. 28 שעות מגיש עזרה ראשונה, זאת אומרת שזה לדעתנו הקורס שיידרש לכל אלה ש - - - אבל היום, אם אתה רוצה לעשות ריענון למורה לחינוך גופני או למדריך אתה צריך שש שעות או ארבע שעות. ריענון זה משהו אחר. הוא יידרש לריענון כדי לשמור על היכולות - - - זאת אומרת יש קורס ראשוני, ואחרי זה כל שנתיים ריענון. אבל גם אין פה קביעה מפורשת של מספר השעות, אלא לפי אמות המידה של משרד הבריאות. אני אגיד לך למה כיוון שיכול להגיע חובש קרבי - - - לא, אני אומרת שזה בסדר, כי זה לפי אמות המידה של משרד הבריאות. אנחנו לא רוצים להיכנס לעניין הזה בשביל לא להכשיל, בגלל זה אנחנו אומרים שמשרד הבריאות הוא שקובע לכל המכונים את אמות המידה.

כל מכון הוא עושה את הקורס בהתאם לאמות המידה של משרד הבריאות ונותן את התעודה. אני חושב שההגדרה כאן היא בסדר,

השארנו אותה מאוד מאוד רחבה. הוא מכיר את זה, הוא מכיר את העולם הזה של הדרכת ספורט. יש לנו מישהו בזום שרוצה להגיב על זה? אנחנו מבקשים להבין מה ההבדל בין מגיש עזרה ראשונה לבין אדם שעבר קורס עזרה ראשונה, ומה ההבדל מבחינתכם. הוא יהיה צריך לדעת לטפל בתאונות, בדברים רבים מאוד שאינם קשורים בכלל לשהות בחדר כושר.

אלה גם תקנות די מיושנות כשלא הייתה פריסה כל כך גדולה ממד"א, ואני אומרת את זה אחרי שיחה עם אלישע, שהוא איש שבזה הוא עוסק בהכשרות של מדריכי חדרי כושר לעזרה ראשונה ולריענונים. הריענון הוא 4 שעות, ואנחנו מבקשים שיהיה כתוב תעודת עזרה ראשונה של 8 שעות, שזה באמת כמו שאמר חבר הכנסת דוידסון מדובר על הפעלת דפיברילטור, על החייאה דברים שהם אלה שעד שמגיע מד"א הם יכולים להציל חיים במקרים מאוד חריגים של אירוע קיצוני בחדר כושר. אז זה נקרא תעודה של מה? תעודת עזרה ראשונה והחייאה. בלי המילה "מגיש", שהיא למעשה מכניסה את זה לתוך הקטגוריה - - - יש למשל טיפול בכלבים, יש שם כוויות דברים שהם לגמרי לא רלוונטיים,

להכניס את זה לתוך התקנות האלה הופך את כל התקנה ללא רלוונטית, מכיוון שבסוף אנחנו רוצים להעביר את מנהלי המועדון. מה אנחנו רוצים לעשות? כל אדם במועדון יצטרך לעבור את ההכשרה הזאת. ואם אנחנו נצטרך להעביר אותו קורס של 28 שעות זה כבר הופך להיות יותר מורכב, בטח למקומות הקטנים שאין להם את התקציבים לזה, ולמעשה זה די מייתר את האירוע. אנחנו רוצים להעביר את כולם אגב, זה גם יתרון גדול, במידה וזה יהיה 8 שעות להעביר את כל אנשי הצוות קורס עזרה ראשונה והחייאה, וזה למעשה ייתן מענה. הדרישה למגיש עזרה ראשונה נבעה מהדיון הקודם בוועדה. אז אני מבקשת מהיועצת המשפטית לוועדה: אדם בעל תעודת עזרה ראשונה והחייאה. אני עשיתי אותו, אגב, לפני חודשים. בדרך כלל עושים אותו להורים חדשים. אני ממליצה לכולם לעשות קורס החייאה ועזרה ראשונה. הבעיה היא שתעודה כזו יכולה להיות מלפני שנים.

את צריכה לחדש אותה כל שנתיים. אז היא צריכה להיות בתוקף. בסדר. אז עם התיקונים האלה. יש עוד תיקונים שעשינו? התיקון הנוסף זה הבהרה ב-3ב בסעיף קטן (ד), שאין בהוראות תקנה זו כדי לגרוע מהוראות תקנות 2 או 3א כדי להבהיר שלגבי מכון וינגייט ומועדונים של אגודות ספורט זה עומד בפני עצמו, זה לא שאם יש פחות מ-100 הם צריכים עדיין את בעל תעודת ההסמכה, אלא שמעל 100 כל עוד אין 100 הם פטורים, ומעל 100 צריך להיות שם בעל תעודת הסמכה. תחילת התוקף אמרנו: תחילתן של תקנות אלה 30 ימים לאחר יום פרסומן, ויעמדו בתוקף עד 18 חודשם מיום התחילה. ולגבי היידוע עד יום התחילה יודיע מכון הכושר למי שרשום כמתאמן בו כי החל מאותו מועד אין חובה לנוכחות מדריך בזמן שנוכחים בחדר הכושר עד 100 מתאמנים, עבור מתאמנים מעל גיל 18. ויש תיקון שהוועדה ביקשה בעניין השילוט 3א(ב). שהוא יציג במקום בולט שילוט המציין כי עד 100 מתאמנים בזמן נתון אין חובה לנוכחות מדריך.

הוא גם צריך לשלוח הודעות למתאמנים וגם להציב שילוט. בסדר גמור. המועצה לשלום הילד, בבקשה. תודה, גברתי. אני רצה לפה מדיונים על פגיעות מיניות בילדים, כי הנושא הוא חשוב לנו מאוד. היינו גם בשיחות מול גורמים שונים. אני מצטערת לקלקל את החגיגה, אבל בסופו של דבר כמו שאמרנו גם בדיון הקודם יש בהחלטה הזאת, שהיא כשלעצמה החלטה מבורכת לסייע ברגולציה ולסייע כלכלית גם למכוני הכושר, אבל יש בהחלטה וזה צריך להיות על השולחן בצורה ברורה יש בה כדי לפגוע בסופו של דבר בקטינים ובאפשרויות שלהם להיכנס למכוני הכושר. אני מבינה שיש בעיה בזום אבל גם נציגי מועצת התלמידים הארצית רוצים להשמיע את עמדתם. מעבר להיגיון הבסיסי או ההבנה הבסיסית שזה לא רק מסייע בבריאות הפיזית, כמובן, של התלמידים, של הילדים בכלל ושל הקטינים יש בזה ערך ממשי לבריאות הנפשית שלהם, בטח בתקופה הזו של הקורונה כשניהלנו פה דיונים בוועדת החינוך על כמה חשוב להוציא אותם ולמצוא להם פנאי אחר הצוהריים, ולאפשר להם להשתלב באותם מקומות. אבל אין פגיעה, אנחנו בעצם מחייבים מאמן בכל מקום שיש בו מכון כושר עם מתאמנים מתחת לגיל 18. אבל גם במכונים מתחת ל-100 מתאמנים?

רגע. חוק הספורט אומר ממילא שכל קטין צריך - - - לא, זה לא חוק הספורט. חוק מכוני כושר. צריך שיהיה מדריך בזמן שקטינים מתאמנים. ההקלות החדשות - - - זה לא השתנה. אבל יש המשך שאומר לעניין קטינים יש חובה למדריך שעבר הדרכה להכשרת קטינים. אבל החשש הוא ברור אי אפשר להתעלם מההשלכות שיכולות להיות בשינוי הזה על התמריצים הכלכליים של המכון. אני אגיד שהחשש הוא שאם יש עכשיו מכון כושר של 105 אנשים יש לו את הפריבילגיה עכשיו,

שלא להעסיק מדריך אצלו במכון, אז יכול מאוד להיות שהוא יעשה את השיקול של הרווח וההפסד ויוותר על ה-5 או 7 קטינים ופשוט לא יצטרך - - -הוא יסגור בסופו של דבר את השערים בפני הקטינים. זה לא החשש. אני אסביר לך. אין כמעט חדר כושר במדינת ישראל שיש בו בו זמנית 100 איש. אולי שלושה במדינה. תסמכי עלי. מה החשש שלי? שחדר כושר או מועדון ויגיד שמתאמנים מתחת לגיל 18 יתאמנו רק בין 16:00 ל 17:00. יציבו מדריך רק בין 16:00 ל-17:00 זה החשש. אין לנו כלי נגד המועדונים. מועדון גם יכול מבחינה חוקית להגיד שהוא לא מקבל מתחת לגיל 18. זה גם יכול להיות. בדיון הקודם היה ירון סלע, אם אני לא טועה.

הוא אמר שרוב החבר'ה שלהם שרשומים במועדון זה חבר'ה צעירים, ובתקופת הקורונה הייתה עלייה מסיבית במספר הצעירים שנרשמו למכוני כושר. בוא נגיד שאם היו גם ככה כל הזמן קטינים בחדרי הכושר אז כנראה זה לא היה מגיע, כי זו לא הייתה הקלה אמיתית, כי גם ככה הם צריכים מדריך. אז בואו נזכור גם את זה. כנראה זה מגיע כי זה כן הולך להקל, כי רוב הזמן - - - סיימנו על זה דיון בשבוע שעבר ואני אני חושבת שכן מצאנו פה את האיזון הנכון. אני חושבת שיש פה שמירה על אותם קטינים. ההפך, עוד דרשנו שתהיה לאותם מדריכים ומאמנים הכשרה מיוחדת לקטינים על מנת שהם יוכלו לאמן אותם, ולכן אני מקבלת את דבריהם של אנשי משרד התרבות והספורט בעניין הזה. אני אוסיף שזה בדיוק חלק מהדברים שאנחנו נבחן - - - לקראת החקיקה שתגיע. בוודאי. זו הוראת שעה ואנחנו נעשה את החקיקה אחרי שנראה מה קורה בשטח. אני מבקשת לשמוע את שי אברהמי בבקשה. מנכ"ל מכון וינגייט. שלום לכולם. לצדי נמצא ד"ר חן ימין שהוא פיזיולוג ומרצה בתחום הזה, בבית הספר להכשרת מאמנים של המכון. אנחנו מבקשים גם אחרי הדיון שהיה כאן לא להוסיף על דברים שנאמר, אבל יש לנו שתי הערות. אחת שנוגעת קונקרטית למכון, מאחר והיא כללית. ההערה הכללית היא שאנחנו סבורים גם לאור הניסיון שיש פה למי שעוסק בהכשרה של מאמני הכושר, שלהוסיף עוד איזושהי הנחיה לחוק הזה, לתקנות, שמדריך חדש בכל מכון כושר יעבור הדרכה ראשונית של היכרות עם המכשירים, עם חדר הכושר והכללים לפני שהוא מתחיל לפעול. רוב התאונות קורות לחבר'ה שמתלהבים בהתחלה, מגיעים ולא יודעים איך להפעיל את התחנות

עושים תאונות,

מעמיסים יותר מדי. הדרכה ראשונית כזאת ההערכה היא שהיא תוכל למנוע תאונות ותקלות בהמשך. קונקרטית לגבי המכון אולי אני לא הבנתי נכון אבל לא ברור לי מדוע ההתייחסות ספציפית לגבי המכון, כשאנחנו מפעילים מכוני כושר לספורטאי ההישג. כשאנחנו - - - לחדר כושר, נבחרת ישראל בג'ודו שגיא מוקי, פיטר פלצ'יק, אורי ששון - הולכים לחדר כושר באמת לרוב הם מגיעים עם המדריך של הנבחרת שמלווה אותם והאיש מטעמנו שאחראי על חדר הכושר הוא יותר משגיח באופן כללי. אבל החבר'ה האלה שהם מאוד מאוד מאוד מיומנים, ספורטאים שיום יום נכנסים לחדר הכושר ויודעים את העבודה, לא ברור למה חלה החובה שהם יבואו עם מלווה עם תעודה מוסמכת. לטעמנו, בחדרי כושר שמופעלים לטובת הספורט ההישגי, בוודאי ובוודאי שהכללים שחלים על כל הציבור צריכים לחול, אבל גם אם היה על הציבור חובה שיהיה מדריך חדר כושר, בספורטאי הישג שיודעים את העבודה, מקבלים את ההנחיות, וזאת העבודה שלהם היום-יומית, הם ודאי צריכים להיות פטורים מהצורך שילווה אותם בעל תעודה מוסמכת לנושא הזה. תודה. משרד התרבות והספורט. קודם כל אני לא יודע אם יש אצלם בעת ובעונה אחת 100 מתאמנים, אז הם פטורים. הסעיף בא עוד יותר להקל עליהם, וגם אז זה נקרא מקום עבודה, אז עדיין הם פטורים. ואם זה לא נקרא מקום עבודה, אז הם יכולים כל מאמן כל מאמן, לא משנה איזה. גם מאמן ג'ודו. אז הוא לא הבין כנראה. זה פטור על פטור על פטור. זה בדיוק מה שעושה פסקה (ד) שכרגע קראנו. היא בעצם אומרת שההקלה עליכם היא הקלה נוספת,

על הפטור מ-100 מתאמנים ועל העניין המקצועי. בגלל העניין הזה של הספורטאים שהם בעלי ידע והם לא צריכים את הנוכחות של המדריך. המתמחה שלנו הפנה את תשומת ליבי לעניין חשוב, שסגירה של מכון כושר עכשיו באמת בפני קטינים, רק מהטעם הזה, תיחשב לפי הבנתי לאפליה שהיא אסורה לפי חוק איסור אפליה בשירותים ומוצרים מטעמי גיל. וגם קביעה של שעה אחת זה משהו שהוא בלתי סביר, והוא בעצם לא מאפשר את מתן השירות כי זה חדר כושר, וזה אחד המקומות של מתן שירות לציבור מהמקומות שמנויים בחוק.

עדיין צריך לאפשר שימוש סביר ככל שיש קטינים שנרשמים שם ומותר להם לפי החוק להתאמן בחדר כושר. אז גם לזה צריך לשים לב, אם יתעוררו בעיות כתוצאה מזה שחדרי כושר פתאום ייסגרו. לא אמורה להיות פגיעה מהסוג הזה בקטינים. נקווה שמבחינת התמריצים הכלכליים זה לא יביא להתנהלויות כאלה. בסדר גמור. מה שאנחנו נעשה אני מעלה את התקנות כפי שהן,

התיקונים שהצגנו עכשיו בדבר הקורס בעל תעודת עזרה ראשונה והחייאה, ואנחנו ממתינים שתביאו אלינו לוועדה את העניין הזה. נשמח לקבל אותה ולדון בה. מי בעד

מי נגד? הצבעה תקנות מכוני הכושר התקבלו. התקנות אושרו. בכות למכוני הכושר. תודה רבה לשר ולמשרד התרבות והספורט בנושא הזה שבאמת הביא תקנות מבורכות שבאמת מסייעות להמון מכוני כושר ולאזרחי ישראל. תודה לכם,